אני מבקש לפתוח את הדיון ולברך את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לרגל יום הולדתה שחל ביום שישי בשבוע שעבר. לא היה יום כנסת אז אף אחד לא איחל לה מזל טוב בכנסת ואני מתקן את זה.